שלום, בוקר טוב.

26 ביוני 2023. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות.

כלומר,

כל אחד רואה פריזמה אחרת בצרכים של הציבור, אבל כולם באמת עובדים למען הציבור. ותודה אחרונה ולא פחות חשובה היא לכל השותפים שלנו במערכת האזרחית הלא ממשלתית, ד"ר זאב פלדמן וגברת רעיה

אבל שוב, אם אנחנו לא נתערב אנחנו נראה ירידה במספר הרופאים ל-1,000 נפש, נראה ירידה במספר המיטות ל-1,000. נראה, כתוצאה מכך

כמובן שהיינו רוצים לראות יותר, זה היה מאפשר לנו לעשות יותר. אבל זה כדי לחוש טיפה את המספרים מלמעלה, שאני חושב שבסופו של יום, בואו נראה את הלמטה וזה מה שמוביל אותנו. אנחנו מתמקדים בשמונה תחומי ליבה. זה הון אנושי, יוקר המחייה, סל הבריאות, הזדקנות

תודה רבה. אני מודה גם לשר ארבל, גם למנכ"ל. אנחנו נמצאים בשיח מתמיד וזו הזדמנות

אני יודע שהמספר הכולל בישראל עומד על מאות,

אבל אני אעשה משהו אחר, אני אמרתי לכם, אני אשמח בכל פעם לשתף אתכם עוד פעם ועוד פעם בתקנים הפנויים שיש לנו. לא צריך להרחיק לכת עד "זיו", גם ב"ברזילי" וגם ב"וולפסון"

לא חסרים תקנים.

ואני יודע שרופאים התפטרו. אני מצטרף לקריאה שאם מישהו רוצה, אני קורא לאנשים להתמחות

3 מיליון חולים, משרד הבריאות משית על "הדסה" קנס בסך של שבעים מיליון שקל לשנה בגלל שיש לו מרכז-על, בגלל שיש לו משתלות, בגלל שיש לו מרכז קרינה. וקנס נוסף על רפואה פרטית בסך שלושים מיליון. שזה דבר שאני מנסה להבין אותו, לא מצליחה. עכשיו אנחנו מדברים על

תודה. אוקיי, תודה. אנחנו לא נגמור את הדיון, הרי.

העניין הוא תפיסתי. לא, לא.

- - - הרי גם במערכת החינוך,

אבל גם שעתיים לא יספיק לנו בשביל לסיים את הדיון. אני יודעת, אבל אני אתן דוגמא ממערכת

קודם כל תודה לשר ארבל, למנכ"ל, לכל הצוות שלהם שנמצאים כאן. אני מכיר את משה ואני בטוח שהוא יעשה הרבה דברים ויקדם את הנושא של הבריאות, וגם בכובע השני שזה הסוגיות של משרד הפנים. הסוגייה של הרופאים הערביים, אני

באמת אין יום שאנחנו לא שומעים על תורים מופרכים בכל היבט,

אבל, זה הזוי. ילדים, מבוגרים, שמחכים למעלה משנה לטיפולים. אז זו השאלה השנייה, האם יש מה לעשות בתחום. השאלה השלישית היא קטנה יותר. קיבלנו תלונות על חוסר תקצוב

אנחנו חווים התעוררות באמת מבורכת מאוד גם בחברה הערבית, גם בחברה החרדית.

דורש מאיתנו באמת לעשות צעדים מאוד משמעותיים. אנחנו נציג את לשר וככל שתמצאו לנכון - - - תודה רבה. מרכזי החוסן

ואנחנו מקווים שבתקופה הקרובה, בעבודת מטה זה יתחיל, נוע תנוע.

אנחנו רוצים לעשות סיבוב לפחות ראשוני קצר ככה שכל אחד ייתן,

נשמע את כולם

כבר חשבתי שאני, אתה יודע, איזה אאוטסיידרית פה בעולם

חס וחלילה, קטי.

אנחנו מדברים על מערכת בריאות שיש בה חיות. היא הורעבה שנים ארוכות, תת-תקצוב שנים ארוכות,

ולהתכוונן, לכוון את המערכת כדי להגיע ליעד הזה. ואני רוצה לשאול, אם אנחנו כבר בדיון על תקציב וכולם שמחים על הגדלתו, את חיים,

ולכן אנחנו מבצעים הרבה מאוד פעולות נוספות. דיברנו על הגדלת מספר הרופאים, וזו הזדמנות לקרוא, לנצל את זה שאתה פה ולקרוא להסתדרות הרפואית

זה צריך להיות מאמץ משותף

אלא כי אני חושב שאולי לא השמיעו את זה. הנושא שכבר שיפרו כבר ובאמת קידמו מאוד בשנים האחרונות,

עם כל זה,

ואני מתייחס לנושא של בתי החולים הציבוריים, שעדיין יש פער גדול בין היכולת של בתי חולים ציבוריים לעבוד

כשהקומה וועדת הבריאות והתחילו גם כן לאגם את זה,

הנקודה - - - הבינו את הבעיה, אז התחילו לצמצם. הנקודה החשובה היא שכשאתה מסתכל במשרד התחבורה על הרשות הלאומית בבטיחות בדרכים, כתוצאה מריבוי תאונות פתחו את הרשות הזו. ששם היא מתכללת גם תקציבים וגם טיפול הרבה יותר מקצועי ואיכותי בנושא הזה.

הכמות,

הלוואי שגם לא היו שם הרוגים, אבל הכמות של מי שנהרג בתאונות דרכים זה בסביבות 200-300 במקרה הכי גרוע בשנה, לעומת התאבדויות, שזה מגיע ל-700 ו-800 בשנה.

וגם ניסיונות.

תבין, הניסיון להתאבדות זה מישהו שהוא בפוטנציה להתאבד שוב, אם תינתן לו האפשרות לעשות את זה, כי הוא לא מטופל. כבר אמרנו שהנתונים נמצאים בחסר, ללא ספק. אנחנו מגיעים ל-7,000, 8,000 בערך. אין לנו ממש נתונים. אבל המשמעות היא כל כך חשובה שתקום רשות לאומית למניעת אובדות במשרד הבריאות, תחת משרד הבריאות, ולהעביר אליה את כל התקציבים מהמשרדים האחרים.

עדי שליט, עובדת סוציאלית, איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים. רק כל אחד,

יתחיל לצמצם את הדברים בשביל שנתחיל להתכנס לקראת שתיים-שלוש אחרונות שאנחנו צריכים לשאול את השר ולסיים את הדיון. תודה.

ראש תא הבריאות באיגוד העובדים הסוציאליים ועובדת בעצמי במערכת הבריאות. אז קודם כל תודה, תודה על הישיבה. אנחנו באמת בעד חיזוק הרפואה הציבורית לטובת כלל המדינה, ושמחנו על האמירה שבאמת על עקרון השוויוניות בקבלת השירותים. העובדים הסוציאליים, אנחנו נמצאים בכל מערכת הבריאות ורואים את הקשיים שכל הקולגות שלנו מתמודדים איתם. בבריאות הנפש העובדים הסוציאליים עובדים כמטפלים, ואנחנו באמת רוצים לקרוא לסיפור של אורך התורים המאוד גדול, גם בפנימיות, בכל המקומות שהעובדים הסוציאליים נדרשים בשביל התפקוד ולהחזיק את החלקים הפסיכו-סוציאליים שהם חלק מהטיפול. ובעצם אנחנו רואים שכל החוסן המשפחתי, חברתי, יכול להביא לקידום המצב הבריאותי. אנחנו מעלות שאלה או איזושהי דאגה לגבי נושא של מבחני תמכיה, שבעצם כל מיני שירותים ומענים חדשים שנכנסים למערכת כמו עכשיו הטיפול בהתמכרויות, אחרי זה התקנים נכנסים בעצם בצורה של מבחני תמיכה. שזה לא תקנים קבועים, זה מביא לכוח אדם מתחלף. דיברתם במצגת היפה על ההון האנושי, על הצורך להשאיר כוח אדם מיומן, ובעצם בצורת ההעסקה הנוכחית שלא מדברת על תקינה קבועה אנחנו בעצם לא מאפשרים למערכת שלנו להתפתח, לידע להישאר במערכת. וזה מביא הרבה אי-שקט ויציבות, והיינו רוצים. תודה. אחר כך לסיכום. יסמין שקד, מנהלת מרכזי חוסן ביו"ש, הקואליציה הישראלית לטראומה. כן, אז דובר פה. דובר כבר כמה וכמה פעמים.

בעיקר להגיד תודה, קודם כל, על השותפות והדחיפה. וגם לעזור לנו באמת לממש את התקציבים האלה, שיגיעו אלינו בהקדם, כי באמת הצורך הוא עצום. צריך לוח זמנים לדבר הזה, כי זה נתקע ונתקע ונתקע. זה דובר. אני יודע שזה דובר, לוח זמנים אני לא מכיר שדובר. תודה. ולרי זילכה, בית איזי שפירא. תודה רבה אדוני. אני רוצה להעלות את נשוא התפתחות הילד. כבודכם, הנושא הזה נמצא על סדר היום למעלה מעשור. ב-2019, אחרי עשור, משרד הבריאות לקח על עצמו להוביל רפורמה בהתפתחות הילד. הרפורמה לא הוכיחה את עצמה. הילדים ממתינים לטיפולים של מקצועות הבריאות חודשים על גבי חודשים, ואף שנים. גם לאבחון וגם לטיפול. כתוצאה מהניסיונות לעשות דברים, בסופו של דבר יש דו"ח במשרד ראש הממשלה עם המלצות בשיתוף עם משרד הבריאות. אני מתחננת בפניכם שהממשלה הזאת תיקח על עצמה סוף סוף לפתוח איזשהו פקק ולהציל את הילדים האלה שלא מצליחים לקבל טיפולים של מקצועות הבריאות בכל הגילאים. ומועדי ההמתנה הולכים ומתארכים. אז יש כבר עבודת תשית שנעשתה, אני מבינה שצריך להקצות לזה תקציבים. אבל לא יכול להיות שלמעלה מעשור הדבר הזה לא מצליח להיות מטופל והבעיה הולכת ומחמירה. אנא בפניכם, העמידו את זה בראש סדר העדיפויות שלכם. ועדת הבריאות שמה את זה כיעד וכמטרה, ומתנהלים גם דיונים בין-משרדיים כי זה משולב.

אנחנו מכירים את הנושא. אפשר רק שהדס מ"אותי" תוכל להשלים עוד משהו? תודה רבה. עורכת הדין הדס ארנון-שרעבי, עמותת "אותי", עמותה ישראלי לאוטיזם. אני רק אמשיך ככה במשפט את מה שאמרה ולרי.

המחסור בכוח אדם שמורגש בכל הארץ, מורגש ביתר שאת בפריפריה. עמותת "אותי" שחרטה על דגלה באמת לתת את השירותים בפריפריה, כי גם ילדי הפריפריה כמובן זכאים באותו האופן כמו שילדי המרכז זכאים לטיפולים, לטיפולים מקדמים, טיפולים של מקצועות הבריאות. עמותת "אותי" באמת נתקלת בקשיים של כוח האדם באופן מאוד קשה בפעילותה בפריפריה.

כמו שהוועדה יודעת, בסופו של יום, כי שאמרה ולרי, זה באמת האפשרות של הילדים להתקדם זה ממש עבודת,

להביא ולתת להם את הזכות הזאת, שהיא אגב זכות מנויה על פי חוק. אנחנו פה לא מבקשים דברים שהם אינם מנויים בחוק. ואנחנו באמת מבקשות ומתחננות שהוועדה תיקח את זה ומשרד הבריאות יתקצב ויתעדף. אני רק אגיד עוד דבר אחד. שיש פתרונות שהם די קלים ליישום ואפילו בטווח קצר. לדוגמא, מענקי פריפריה, למשל תיעדוף דיפרנציאלי של טיפולים בפריפריה. בעצם צריך לתעדף תקציבית כדי להצליח לתת את הטיפולים לכל ילדי הארץ.

עמיחי תמיר, זכויות נכים, בבקשה. א' תודה על הדיון המאוד חשוב, ב' תודה על זכות הדיבור. כשרצינו בדאלאס, טקסס, לשפר את רמת הרפואה, הביאו את הצוות של פרופ' אלפרד גודמן גילמן חתן פרס נובל לרפואה, שכל סטודנט לרפואה מכיר אותו, לדאלאס מווירג'יניה. דבר שאצלנו באנלוגיה זה הפריפריה. רמת הרפואה בפריפריה ותוחלת החיים נמוכה באופן משמעותי. לכן צריך לעודד רופאים בכירים להגיע לבתי הספר לרפואה ב"צפת", לבית הספר לרפואה ב"סורוקה" שבבאר שבע, ובסך הכל לשפר את רמת החיים והתוחלת. זו צריכה להיות משימה לאומית.

השר והמנכ"ל, שתי נקודות אחרונות במסגרת השאלות שהעברנו לכם. ממש בנגיעה. יש את הרפורמה של פתיחת אזורי בחירה של קופות החולים למבוטחים. אם אפשר לשמוע כמה מילים על זה, מה זה הולך לעשות. ותוכנית קיצור תורים שהולכים, שמתגברים כרגע. אוקיי אז,

היו פה באמת הרבה שאלות והרבה נושאים, והמצגת שלנו מתייחסת לחלק מהדברים.

בנוגע למה ששאלת, באמת אחרי כמעט שלושים שנה שלא נעשה שינוי משמעותי בהסדרי הבחירה, החלטנו בהנחיה של השר, לפתוח את הסדרי הבחירה.

עבודתה משמעותית גם עם בתי החולים, גם עם קופות החולים, כמובן. ובאחד בספטמבר, לפי התוכנית, תהיה הרבה יותר, יש לנו שקף שיכול להסביר את זה בצורה נכונה ברגע שיעבירו, כי אני חושב שכן חשוב לראות את זה. כי המהלך שעשינו הוא בשני דברים.

הוא מאפשר יותר בתי חולים לכל מבטוח, והדבר השני,

תחומים בפתיחה רוחבית בכל בתי החולים. כמו שהיום פתוח אונקולוגיה אז יהיה פתוח גם ה-IVF, גם נוירו-כירורגיה. זה לכבוד ד"ר פלדמן. וניתוחים גניקולוגיים, ופסיכיאטריה, בריאות הנפש. וכמובן, בחירה יותר של בתי חולים. וגם טופס 17 שקוף, זה נשמע עניין טכני, אבל כשהמבוטח יקבל את ההפניה לשירות הוא יוכל לדעת מבין כל נותני השירות לאיזה הוא יכול לגשת, וככה הוא יוכל לבחור. במקביל אנחנו - -- מלבד זכות הבחירה,

מלבד זכות הבחירה זה גם הזכות לקבל שירות מוקדם יותר. כי כאשר מסלילים אותך לספק שירותים שהוא המשתלם ביותר לקופה, אתה צריך גם להמתין בתורים באופן כזה שנוח לקופה. וברגע שיש לך את היכולת לבחור, יש לך גם את היכולת לקבל את השירות האיכותי יותר והמוקדם יותר.

והדבר השני שכאמור אנחנו, בעזרת הוועדה והמשאבים שהגיעו בעקבות הרפורמה בביטוחים, אנחנו נקצה כסף לבתי החולים הציבוריים כדי שיעבדו אחר הצהריים. אפרופו גם מה שהיה ב-IVF ובתי החולים הפרטיים, אנחנו נרצה לאפשר את המעבר של מטופלות למערכת הציבורית, ולכן יהיה צריך גם להגדיל את הפעילות שנעשית במערכת הציבורית גם בשעות הבוקר וגם בשעות אחר הצהריים.

אדוני יושב הראש, אם המנכ"ל יוכל, אם הוא ירצה להתייחס לגבי השדות הקליניים,

אני אומר משפט אחד. אני אומר משפט אחד ככה.

בפעם האחרונה שבדקנו יש יותר משלושים ומשהו שבועות בשנה בישראל, ואפשר ללמד יותר משלושים-וחמישי ושלושים-ושמונה שבועות. ואפשר לשנות גם את סדר המעבר בין המחלקות, לא חייבים להתחיל בפנימי. ואני אומר נתון אחד שהוא, לפעמים יש נתון אחד שטופס לך את העין יותר מהכל. אם כל בתי הספר לרפואה היו יעילים כמו בית הספר "הדסה", היינו בין פי 1.2 לפי 2 במספר הסטודנטים בכל שנה. אנחנו השנה, באוקטובר הקרוב, בעזרת השם, נתחיל כבר 1,100 סטודנטים, שנה אחר כך נעבור את ה-1,200. ושמנו לעצמנו יעד להגיע ל-2,000 לפני סוף העשור. כל הנתונים מראים שזה לגמרי לגמרי אפשרי. אנחנו חושבים שיש לנו פה מצוקה של שדות קליניים. אבל על אותו מספר מיטות מדינה כמו הולנד מכשירה פי 2, מדינה כמו דנמרק מכשירה כמעט פי 3 רופאים, סטודנטים לרפואה. אין שום סיבה שאנחנו נכשיר כל כך מעט. שמנו לעצמנו יעד של 2,000 בידיעה שאפשר להגיע גם ל-3,000. תודה רבה. טוב,

כנראה שאנחנו נעשה דיון המשך רק עם חיים הופרט לגבי תוכניות עבודה. לא עכשיו, בזמן אחר. אני אומר לכם,

את הראייה שלי, לאחר שהייתי בסיור בבתי חולים. כמו שאני לא רוצה לפגוע בקופות החולים, לא רוצה לפגוע בבתי חולים, רוצה לעזור לאזרח. אני חושב שמשרד הבריאות, בהמשך לתוכנית של אזורי בחירה, צריך לקבוע "איזו" במשרד הבריאות, מסוים. ה"איזו" הזה אומר ש-X זמן צריך לחכות ל-MRI, X זמן צריך לחכות לאורתופד, למרפאת כאב וכולי. אם הקופה יודעת לתת לך בטווח הזה, אתה הולך לאן שהקופה שולחת אותך. אם הקופה לא יודעת לתת לך בזמן הזה אתה הולך לאן שאתה רוצה - - - יש חוזר כזה בתוקף. יש חוזר כזה בתוקף. אז זה לא מומש. נכון, נכון. ומי שסובל מזה זה בתי החולים בצפון, וצריך לטפל בנושא הזה. זה המבוטחים שסובלים מזה. לחלוטין. טוב, תודה רבה, אני רוצה לסכם. וועדת הבריאות מודה לשר הבריאות, למנכ"ל משרד הבריאות, לאנשי המשרד על קבלת הדיווח ועל הסקירה המקיפה על תקציב המשרד ותוכנית עבודה דו-שנתית, וכן תודה על השקעתם ועשייתם במשרד הבריאות לאורך השנה כולה.

תודה נוספת לכל המשתתפים בדיון החשוב היום ועל תרומתם להעלאת הסוגיות השונות במערכת הבריאות לסדר יומה של הוועדה. הוועדה מבקשת ממשרד הבריאות ומנכ"ל המשרד להמשיך וליישם את תוכניות העבודה שהוצגו על ידם בוועדה. הוועדה מבקשת משר הבריאות וממנכ"ל המשרד לתת דגש מיוחד במספר סוגיות מרכזיות שהוועדה עוסקת בהן.

סוגיות הנחות של קופות החולים בקניית שירותים מבתי חולים, במיוחד בי חולים קטנים. חייבים לערוך שינוי, אנחנו חייבים לשמור על בתי החולים. זה מביא את בתי החולים לקריסה. וברגע שמדובר בכוח עצום של קופות חולים זה קרטל מסוים, הם לא יכולים לעמוד בזה. ואם אתם קובעים כללים ובתוכניות שמתוקצבות על משרד האוצר, צריך לעמוד בזה עם גבול מסוים של הנחה.

קידום הקמת תיק רפואי דיגיטלי מלידה ועד צבא לכל אזרח. "one stop shop" שיהיה, כבר הבנתי שמקדמים מהלכים כאלה. מהלך טכנולוגי - - - יגיע אליך. ירוכז כל המידע הרפואי מכל בדיקה,

קופות חולים, בתי חולים. הכל ירוכז בתיק אחד שאדם יוכל ללכת עם זה לכל מקום. דבר שלישי,

לקבל בדיקה וטיפולים רפואיים. חייבים לתת דגש בנושא הזה, אי אפשר לאפשר לאזרח לחכות חודשים. מדובר בזמן של מוות או חיים. אין שאלות אחרות. אנשים שצריכים בדיקות ואחר כך, אחרי ארבעה חודשים זה כבר גרורות שאין חזור. לכן, אנחנו לא משחקים פה בתופסת נוחות. כמובן מתן תופסת רישיונות למכשירים רפואיים מיוחדים לבתי חולים. מבינים שיש צורך גדול במיוחד בבתי החולים בפריפריה, תוספת מכשירים MRI,

תאי לחץ ועוד. צריך לבחון שינוי גישה, ואם צריך לפתוח את הנושא הזה אז אנחנו נפתח אותו. כבר אמרנו שזה יהיה קבוע בתקנות או בחוק, אז אנחנו יודעים לעשות גם את זה. הוועדה מברכת את עבודת משרד הבריאות לצמצום פערים במערכתה בריאות בכלל ובפריפריה בפרט. הן אחת מהמטרות העיקריות של המשרד. אנחנו קוראים למשרד להמשיך לפעול על כך ביתר שאת, הנושא הזה חשוב. תודה רבה, הישיבה הזו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:03.